אני מתכבדת לפתוח את דיון מס' 12 בהצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018, מ/1246. עשינו אתמול דיון ארוך כדי לסיים את החוק, ולהעביר אותו לפני סוף הקדנציה זאת אחרי 11 דיונים, זה הדיון ה-12. התחלנו לקבל

ב-24 השעות האחרונות. לכן כל טענה מטענה

אם היה דיון או לא היה דיון - היה דיון מלא.

אם קיבלנו. אני לא עובדת אצלכם. אני עובדת אצל הציבור. המטרה היחידה שלי להביא חוק

השינוי הבא הוא בהגדרת פרט אימות. החלפנו את "זיהויו" ב"זהותו". זה הערת נוסח. אותו דבר ב"פרט אימות מוגבר".

"(ג) גישה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) תינתן ללקוח במהלך תקופת החוזה, וכן במהלך תקופה סבירה לאחריה שלא תפחת משבע שנים". סעיף 5 אין שינויים.

בסעיף (9) נוסף אישור ועדת הכלכלה של הכנסת. סעיף 9, לאור הערות שהיו כאן - מבחינתנו זו הערת נוסח מחקנו את "מאת המשלם", כי זה נכלל בהגדרות. בסעיף 11(א) במקום "נתן המשלם"

מה משמעות פעולת תשלום,

סעיף שעוסק בסירוב לבצע פעולת תשלום. שינוי אחד שעשינו מחקנו את דרישת ההודעה בכתב. השינוי השני הוא הסיפא לאור ההערות שהיו כאן הוספנו:

כלומר כן משחררים את זה לקבוע בחוזה,

מחקנו את "על אף הוראות סעיף 16" מאחר

והבהרנו על מה הוא חל. הוספנו פה: "נעשתה עסקת יסוד בין משלם למוטב ובשלה נתן המשלם הוראת תשלום לביצוע פעולת תשלום

ובשלה נתן המשלם הוראת תשלום לביצוע פעולת תשלום מובטחת, והובא לידיעת נותן שירותי התשלום למשלם או נותן שירותי התשלום למוטב שהם צד לפעולת התשלום המובטחת". בעצם חידדנו את הסעיף, ובהמשך הסעיף מחקנו את המילה "למוטב": "יפסיק נותן שירותי התשלום להעביר" כי יכול להיות שזו לא התחנה האחרונה אלא שיש כאן העברות

אקריא רק את הסוף: "ובכלל זה ימסור נותן שירותי התשלום למוטב לנותן שירותי תשלום למשלם את המידע הנדרש לעניין; לא ניתן להשיב למשלם את

השר, בהתייעצות עם שר האוצר ונגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע פרטים שיש לכלול ברשומה כאמור".

קיבל המוטב הודעה כאמור יודיע על כך בהקדם האפשרי ולא יאוחר משני ימי עסקים לנותן שירותי התשלום למשלם". גם, בעקבות הערות שהיו פה

ובכל מקרה מבקשים עכשיו להתקשר עם מישהו בחו"ל שלא יודע בכלל את הזיקה שלהם לארץ, אם אין זיקה מהותית, מבחינתנו אנחנו לא רוצים את זה בתוך החוק. אז חידדנו שמרכז חייב בישראל, אבל אמרו לנו שזה לא מספיק, שצריך עוד חידוד.

בסעיף (ב) הוספנו את באישור ועדת הכלכלה. בסעיף 50 הוספנו את אישור ועדת הכלכלה. סעיף 51 - היה כאן סעיף קודם.

הבאים יהיה 18 חודשים מיום התחילה" שימו לב שזה יום התחילה ולא יום הפרסום "(1) אמצעי תשלום המאפשר רכישה רק של נכס או שירות שמספק נותן שירותי התשלום שהנפיק את אמצעי התשלום או של מספר מצומצם של ספקים,

מתקיים לגביו אחד מאלה,

על אף שאנחנו מודעים לזה שבארץ זה שלאנשים יש כרטיסי- - - זה יוצר קושי במובן הזה. מצד שני, ההחלטה שלנו, שנועדה להגן על הצרכן, לא יכולה ללכת פה עד הסוף.

נטען לגביו שמפלה בין חברות, לצורך העניין בין חברות ניכיון, לבין חברות אחרות, שהן לצורך העניין

רצינו אפילו להרחיב את ההגנות שקיימות על הלקוח, ולכן אמרנו לצורך העניין, כפי שאתה אמרת הוא אפילו לא יודע אם

לכן חשבנו שבזמנו ההחלטה שהתקבלה

בכל המקומות שמופיע "לפי דרישתו", אני לא מצליח להבין למה צריך את דרישת הלקוח. יושב גוף מקצועי כמו חברת אשראי או כל נותן שירותי

אנחנו מוכנים ללכת מעבר ולבדוק את ההתאמות הספציפיות במסגרת הסעיף של הפטור

אני חושבת שזה צריך להניח את דעתכם.

כלומר להבהרה שהבהרתם קודם, שזה לא חל בשנתיים וחצי האחרונות לא הוחרגו בכלל מהחוק הגיפט קארדים. נכון. אנחנו לא כותבים דחיית תחילה.

שבים ומברכים את יושבת הראש שמקדמת

נעזור לזה לקרות. בבקשה.

יש הערה אחת שנוגעת לסעיף

ש"אשר נגרמו לו" זה לא מבחן עובדתי טכני. זה מבחן עובדתי ומשפטי כמקובל בדיני המשפט לגבי ריחוק

אליצור,

לגבי ה-PSD, הוא מדבר באופן מפורש על micro organizations בארגונים קטנים ועסקים קטנים, שאין להם הזכות להחריג את עצמם מההוראות הצרכניות. אני לא מדברת על micro organizations. כשזה בדין הישראלי, כשזה עסק זעיר, זה 5 מיליון. בסדר, אז 2

אנחנו יודעים שהן לא יכולות להתנות בחוזה,

אבל אנחנו יודעים שיש גם הרבה מצבים שלא כולם פועלים בדיוק לפי החוק. אנחנו רואים את זה גם בהגבלים עסקיים ובעוד כל מיני דברים כאלה. אנחנו כן חושבים,

שעסק בינוני, שמוגדר מבחינתנו עד 100 מיליון, אין לו כוח המיקוח שיש לעסקים גדולים מול חברות

חיה כזאת. למה אתה חושב שאין?

בכמה סעיפים אחרים נוסף אישור הוועדה? אני בוועדת רפורמות מהיום הראשון, ועברתי את כל הבנקים, וראיתי כמה קשה לכם, ואני מבין שזה בירוקרטיה להגיע לוועדה, אבל אומר לך מניסיון בוועדות בשנייה אחת מרימים את היד

ולדבר הזה יש השלכות ישירות על הפיקוח שלנו. אתם חושבים שעדיף בכלל בלי להחריג את העסקים הגדולים. או לקבוע את הסמכות בשלב מאוחר יותר. משרד

אני חושב שדווקא הסעיף הזה,

לא הסעיף הזה.

את ההערה של רשות שוק ההון. אני לא חושב, שהפיקוח צריך לגבור על המהות בהקשר הזה. אם החלטנו שאנחנו רוצים להגן על עסקים קטנים, אני בטוח שהרגולטור המוכשר יידע איך לאתר את המקומות שבהם אין הגנה על עסקים קטנים כאלה בהוראות חוזים כאלה

אז נחזור לעמדת עמיתך מרשות שוק ההון, שנבטל את הסעיף הזה. למה אנחנו צריכים את הסעיף

אנחנו רוצים להגן על עסקים קטנים, כי אנחנו מזהים כשל שוק. יש מחלוקת בממשלה, מחלוקת מקצועית,

בסופו של דבר אני חושב- - - סליחה.

זה המצב. כולם רוצים שהחוק יעבור, נכון? נכון, וכולם מבינים שמשרד המשפטים הוא גורם אובייקטיבי פה,

יש חוק אשראי הוגן וחוק נתוני אשראי וחוק הניוד ו-open api. יש עוד? גם החוקים של הגופים הפיננסיים החדשים. אתם לא תוכלו להסתדר?

"פרט זיהוי של המשלם או פרט זיהוי מאמצעי התשלום". למה כי היום אין כל ה-16 ספרות אלא יש רק 4 ספרות.

למה אתה לא שם את כל המספר? אתה רוצה מספר שנותן לך פרט זיהוי. כי אנשים איבדו את השובר, ואז היו גונבים. לכן פרט זיהוי "מאמצי התשלום" לא "של

אם אתם רוצים לשנות לא?

תודה לגברתי יושבת הראש, על הניהול. אריאל גנוט, חברת גמא. רציתי להתייחס לסעיף 18. כשדיברנו על הסעיף

הסעיף תוקן והוסיף המשפט שזה רק לגבי בתי עסק שמספק נכסים באספקה שאינה מיידית. אבל נותרה עדיין בעיה - אם יש בית עסק, חנות רהיטים, שמספקת אחרי 60 יום, אבל מדובר בעסקה ב-36 תשלומים שבוצעה לפני שנתיים וחצי.

התקשרו עם סולקים, ופועלים היום עם אלפי בתי עסק, והורידו את עמלות הסליקה. זה הישג אני חושב אחד ההישגים הגדולים,

נכון.

זה עדיין במסגרת התיקונים, אז אני מרשה לעצמי. בנושא כשל תמורה,

שלא כל בתי העסק הם מסוג פושטי רגל ועושים תוכנית הבראה

אנחנו מבקשים אישור מהיועצת המשפטית, להבהיר את זה בנוסח. ככל שהמהות ברורה ויש

כי המוחות האלה רצים הרבה יותר מהר ממך, ממני ומכולנו פה יחד. הנקודה היא תמיד לנסות לעשות תשתית משפטית שבעצם,

הכוחל פתוח, מאפשרת, ומצד שני, היא קובעת גבולות מאוד ברורים.